אני שמחה לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בה אנחנו מכריזים על הקמת ועדת משנה שהנושא שלה הוא צדק סביבתי וחלוקתי בחברה הערבית. בראש ועדת המשנה הזאת תעמוד חברת הכנסת סונדוס סאלח שנמצאת כאן אתנו. חברי הוועדה יהיו איתן גינזבורג, ג'אבר עסאקלה, חוה אתי עטיה, אריאל קלנר, משה ארבל, סעיד אלחרומי, ע'דיר כמאל מריח ואליהו ברוכי. הגדרנו את סמכויות הוועדה בכך שהיא תעסוק בנושא שמירה על הסביבה וחינוך סביבתי ברשויות המקומיות בחברה הערבית. הוועדה תפעל לפקח על כך שמשרדי הממשלה פועלים להעברה ומיצוי התקציבים לרשויות האלה לטובת שיפור איכות חיי התושבים והתושבות בהם. כמובן כל החלטות ועדת המשנה הזאת יהיו בתיאום ובאישור של מליאת ועדת הפנים והגנתה הסביבה. חברת הכנסת סאלח אני מברכת אותם ושמחה מאוד על כך שאת תעמדי בראש ועדת המשנה הזאת. אני חושבת שאין מתאימה ממך לטפל בנושא הזה. במהלך כל החצי שנה האחרונה שוועדת הפנים והגנת הסביבה פועלת, את אחת מחברות הוועדה השקדניות, החרוצות והעקביות. ככל שאנחנו מכירות יותר, אני מגלה בך שותפה אמיתית לנושאים האלה ואני מאוד מאוד שמחה שתעמדי בראש ועדת המשנה. אני רק מקווה שיהיו לה ימים ארוכים. תודה רבה כבוד היושבת ראש. תודה רבה לחברים. ועדת הפנים היא ועדה מאוד חשובה ודרך ועדה זו נגענו בנושאים סביבתיים מאוד חשובים וראינו כמה חשוב לפקס ולעשות מיקוד מיוחד לחברה הערבית. ראינו שהנתונים במציאות מראים שיש פער כל כך גדול בין הרצוי למצוי, לבין מה שאנחנו יכולות ויכולים לקדם במיוחד בחברה הערבית. דרך ועדה זו אני משלימה את החובות שלי והאחריות שלי כלפי ציבור הבוחרים, כלפי הישובים הערבים ואנחנו יודעות ויודעים היטב מה האתגרים הקשים והרבים שעומדים בפני כל אזרחית וכל אזרח, שמונעים ממנו במישורים רבים לפעול למען סביבה טובה יותר. אני חושבת שדרך ועדה זו נוכל להעלות את המודעות הסביבתית וזה מאוד חשוב לנוכח המשבר האקלימי שפוגע בכל אחד ואחת מאתנו, ללא כל קשר ללאום ולאוכלוסייה אליה הוא משתייך. אנחנו צריכים לטפל באתגרים בכל ישוב ובכל מקום. הפיקוח על התקציבים והמשאבים ואני חושבת שיש קשר ישיר בין המונחים ושני הנושאים, גם צדק סביבתי וגם צדק חלוקתי, זה בוחן את קשרי הגומלין בין האדם לבין המשאבים, בין האדם לסביבה ובין הסביבה לאדם. כך נוכל לקדם את הקשר הזה שיהיה קשר טוב ולא פוגעני. לא התקציבים יפגעו באדם ובטח לא האדם יפגע בסביבה. ככל שאנחנו מעלים את המודעות נוכל לטפל ונוכל להתקדם גם בנושאים סביבתיים וגם בנושא התקציב והמשאבים בכלל. אני כאן לטובת הקידום, גם החינוך הסביבתי בו התחלתי עוד לפני כניסתי לכנסת וגם מודעות לתקצוב,

תודה.

אנחנו נצביע ואחר כך יהיו לנו עוד כמה דקות לברכות. את מצביעה על הקמת הוועדה ועל הרכבה וסמכויותיה. אנחנו מצביעים על הקמת ועדת משנה לצדק סביבתי וחלוקתי בחברה הערבית בראשה תעמוד חברת הכנסת סונדוס סאלח וחברים בה כפי שמניתי קודם לכן. מי בעד? מי נגד?

אין מתנגדים, אין נמנעים.

אני שמחה להכריז על הקמת ועדת המשנה. תודה רבה גברתי היושבת ראש. אכן אין מי שמתאימה לעמוד בראש הוועדה לצדק סביבתי וחלוקתי מאשר חברתי חברת הכנסת סונדוס סאלח.

אנחנו כאן, כדי להביע תמיכה. זה נושא חשוב. היא הייתה חברת כנסת מאוד פעילה בוועדת הפנים וייצגה את הציבור הערבי וכלל הציבור בצורה אוטנטית, שקדנית, חרוצה ופעילה. היא תמיד התעניינה בנושא הצדק הסביבתי וגם המילה צדק חלוקתי חשובה מאוד לישובים הערבים, לחברה הערבית, בגלל הטענה המוצדקת על היעדר צדק חלוקתי. סונדוס בנושא הזה או בהחלטה הזאת היא חברת הכנסת המתאימה היא במקום הנכון ובזמן הנכון. מברוק. בהצלחה. אני גאה בך. אני מברך את חברתי סונדוס סאלח על הקמת הוועדה החשובה הזו. כפי שאמרת, היא מתאימה ככפפה ליד כי היא פעילה עוד לפני שנכנסה לכנסת בכל העניין הזה של איכות סביבה וזה תחום ההתמחות שלה. כל העניין הזה של צדק חלוקתי וצדק סביבתי הוא חשוב מאוד. חשוב לפקח ולפעול וגם כאשר יש תקציבים, שינוצלו כי יש תקציבים של סביבה שווה, 200 מיליון שקלים, שברבות מהמועצות המקומיות לצערנו לא מנצלים אותם. טוב שאנחנו מקימים ועדה שתעקוב ותפקח, כמו הוועדה שהקמנו בראשות חברנו סעיד אלחרומי בעניין הנגב. הוועדה הזאת קיימה כבר שני דיונים ענייניים ונקודתיים ולפעמים באמת צריך להקים את ועדות המשנה על מנת לשים את הנקודות ואפילו נקודות ממוקדות ופרטניות. מברוק. בהצלחה,

שיהיה בהצלחה. אני חושב שהנושא,

הוא מאוד מאוד משמעותי ואני סומך עליך בקטע הזה ועל מיקי, בענייני הסביבה. אני חושב שצריך לשים דגש גם על הצדק החלוקתי והצדק החלוקתי הוא חלוקה שווה והוגנת במשאבי המדינה. כשאני מדבר על משאבי המדינה, אני מדבר על המשאבים החומריים ועל משאבי התודעה ואנחנו לגמרי לא נמצאים שם. יד ביד נעשה את זה.

סונדוס, מברוק, בהצלחה. כולנו לרשותך. יאללה, לעבודה, לדרך. אני רוצה להגיד לך מברוק ובהצלחה. אנחנו מאוד שמחים ואנחנו סומכים על סונדוס. חברת הכנסת סונדוס סאלח, לא רק חברי הרשימה המשותפת. בהצלחה. אני קורא לך מכאן, יש תקציב ממשלתי לאנרגיה מתחדשת. למשל לגבי תאורת רחוב עם אנרגיה פחות מזהמת ורשויות ערביות בעיקר לא באות לקחת את הכסף. תעשו הכול כדי שזה יקרה. בהצלחה. כבר יש לך משימה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:56.